בוקר טוב אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לדיון בפיצול החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. אני אגיד כמה מילים על הפיצול. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, תיקון מספר 8, הוחל עליה דין רציפות בפברואר 2023, ב-8 בפברואר 2023 ההצעה פוצלה בפעם הראשונה. באותו חודש היא עברה, הוארכה כהוראת שעה עד ה-30 ביוני 2023 שזה ממש עוד מעט. לפני מספר שבועות אנחנו קיימנו כאן דיון בוועדה, למי שהיה, חבר הכנסת נאור שירי בטח זוכר, והוחלט שצריך לקיים עוד דיוני נוספים על מרכיבים שקשורים בהארכת הוראת השעה להוראה קבועה. בזמנו החלטת יו"ר הוועדה הייתה שאנחנו נאריך, או בכוונת הוועדה להאריך, את הוראת השעה עד דצמבר השנה, כשלטובת העניין נקיים פיצול נוסף של ההצעה. זאת אומרת זה כבר פיצול שני. אז ההצעה של יושב הראש היא להאריך את איזה חלק? את החלק הזה שאנחנו הולכים עכשיו לפצל, את סעיף 1, בעצם בהמשך, לא בדיון שיסתיים כרגע, סעיף 1 מדבר על מחיקת המילים הוראת שעה, אנחנו נפצל אותו והליך שיתקיים בדיון בטח בעוד מספר ימים - - - בכוונת הוועדה, נראה כמובן מה יתפתח בדיון, להאריך את הוראת השעה עד ה-30 בדצמבר השנה. לא הבנתי

אנחנו היינו בדיון הקודם, סוכם על סדרת דיונים אינטנסיבית, שמאז האינטנסיביות, באמת , דחסתם לי את כל הלו"ז, לא היה דיון אחד. ועכשיו הולכים לפצל, אמרנו עד ה-30 ביוני, אנחנו אמורים עד ה-30 ביוני להתכנס ולאשר או להאריך את הוראת השעה. אז עכשיו מפצלים את הוראת השעה?

מה שהסברתי שבשביל להאריך את הוראת השעה - - צריך לפצל את סעיף 1?

כי אחרת אם אנחנו נאריך את הוראת השעה כמו שהיא, המשמעות היא שאנחנו מוחקים את כל הסעיפים האחרים ומאריכים רק את הוראת השעה עד ה-30 בדצמבר. אז למה בפעם הקודמת לא דיברנו על זה? לא הוזכר את זה בפעם הקודמת.

מה שהוזכר בפעם הקודמת זה הארכת הוראת השעה עד דצמבר,

עד סוף השנה,

לאפשר לממשלה לדון ביתר הסעיפים

לדון במהות, עזבי שניה את הסעיף. לדון במהות כשהוראת השעה מוארכת. מוארכת בחצי שנה?

הדרך לעשות את זה. היא לפצל את סעיף 1? נכון, היא הדרך של פיצול סעיף 1. כי מה? מה יש בסעיף 1 שצריך לפצל אותו? סעיף 1 מדבר על הסעיף שמבקש בהצעת החוק למחוק את המילים הוראת שעה, בעצם להפוך את כל ההוראה להוראה קבועה. אני שניה מנסה להבין את הפיצול. הבנתי, אז בסעיף 1 כתוב ככה, אני אסביר את זה. בסעיף 1 כתוב שהוראת השעה תהפוך להוראה קבועה ולכן את זה צריך לבטל, כדי שהוראת השעה לא תהפוך להוראה קבועה. אבל זה תמיד היה כתוב ככה. ו-10 שנים האריכו. חמש פעמים. לא, הדרך הבאה של הצעת חוק האריכו. למה אנחנו עושים את הפיצול בעצם כרגע? אנחנו יכולים לכאורה לא לעשות את הפיצול - - כמו שעשו בעשר השנים האחרונות. - - לקיים את הדיון קצת לפני יוני, ולהאריך את הוראת השעה עד דצמבר השנה הזאת. למה עושים את הפיצול? כדי שהצעת החוק עם יתר המרכיבים שלה, חוץ מהשינוי של הפיכת הוראת שנה להוראת קבע, יתר המרכיבים שקשורים במנגנונים של השיטור העירוני ימשיכו להישאר על שולחן הוועדה ונוכל להמשיך לדון בהם. אם אני מוחקת את כל הסעיפים אז אין לי כאילו במה לדון, הממשלה תצטרך להביא הצעת חוק חדשה. סליחה, לא הבנתי, אני מתנצל. עוד פעם אני אסביר. רק שניה. החוק הזה מוארך מידי שנה-שנה וחצי, פעם אחד פעם אחר פעם?

אוקיי, אף פעם לא פיצלו את הוראת השעה? פיצלו אותה כבר פעם אחת. אוקיי אז פעם אחת במשך עשר שנים פיצלו אותה? אני לא יודעת אם פעם אחת במשך עשר שנים,

אבל בפעם האחרונה שהיא פוצלה זה היה בפברואר השנה. פברואר השנה? כן. מתי היא פוצלה בפברואר? זה תאריך שהייתה כנסת? נכון הייתה כנסת . לא זכור לי שהצבעתי על פיצולה. אוקיי לא משנה היה את הפיצול. למה רק בפעם הזו היא פוצלה ועכשיו צריך? אני לא מבין את זה. אוקיי, בפעם הראשונה שהיא פוצלה, אני מדברת על הכנסת הזו - - - אם אנחנו מפצלים רק את זה, את סעיף מספר 1, מה התוקף של הסעיפים האחרים? אז אנחנו נדון בסעיף מספר 1 עוד מספר ימים כשיו"ר הוועדה יהיה כאן. אבל אין פה דיון. עכשיו אנחנו מצביעים רק על פיצול, אנחנו לא עושים את הדיון על הארכת הוראת השעה.

אני לא מצליח להבין למה צריך לפצל? לא צריך לפצל, זו החלטה שלכם.

בסדר, אבל לא פיצלו כל השנים, אולי מלבד פעם אחת. תסבירי את מטרת הפיצול. יש משמעות לפיצול, מטרת הפיצול היא, כדי שהצעת החוק לא תתעיין. אם אני לא מפצלת ואני מאשרת רק סעיף 1, יתר הסעיפים - - - אבל אנחנו מעבירי םאת זה עד ל-30 ביוני הרי. אבל אנחנו לא מעבירים את כל הסעיפים, אנחנו מעבירים רק את הארכת הוראת השעה. יש כאן מנגנונים של דיווחים לוועדה, יש כאן - - - רגע, את מאריכה את כולם. אני מאריכה את הוראת השעה, אבל אני לא משנה את הסעיפים האחרים. אבל הוראת השעה כוללת את כל המנגנונים שציינת, על סמכויות הפקחים, על הדיווח. הוראת השעה כוללת את החוק במתכונתו היום, היא לא עושה בו שינויים.

יש פה ארבעה סעיפים, סעיף 1 נוגע להוראת השעה, וסעיפים אחרים נוגעים לשינויים, כל מיני שינויים לא משנה. הנה, תסתכל שלושת השינויים פה בסעיפים שתיים,

ארבע שינויים בסמכות הפקחים וזה. אז מה שהיא אומרת זה רק בואו נדון נפצל את זה כדי שנעשה הארכה בעוד יומיים, לא משנה, נעשה הארכה עד דצמבר, אבל זה לא יחייב אותנו את כל השינויים האחרים. נדון בשינויים האחרים בנפרד. מה זה נותן? אני לא מבין. זה נותן את זה שהממשלה לא תצטרך להביא הצעת חוק חדשה כדי להמשיך ולדון בכל הסעיפים האחרים. עכשיו יש שני חוקים, אם אתה אומר כל החוק הזה עכשיו הוא קיים,

החוק הזה יהיה קיים. אבל זה חוק אחד. אבל הוסיפו פה, יש פה עוד שלושה סעיפים אחרים. לא, זה חוק אחד. זה חוק אחד, זו הבעיה. יש פה כמה מנגנונים. יש - - - אחד שמאריך את הוראת השעה. יש סעיפים אחרים שמדברים על העברה - - - על ביטול סמכויות של פיקוח עירוני,

יש סעיפים שמדברים על דיווח לוועדה. אבל כל הדברים האלה אנחנו אמרנו שנעשה את זה במרוכז. אננו נעשה את זה במרוכז. אני אסביר את זה בפשטות, אם לא נגיע עד סוף יוני על הסמכות על הפקחים - - - שניה, עמית תאמין לי אני הייתי בדיון, אני מכיר את זה, אני לא רוצה להיכנס. כי אפשר להיכנס למהות השינויים שאנחנו אמרנו שאנחנו לא נדון בשינויים האלה במסגרת הזמנים. כדי לא לדון בשינויים האלו. אבל אם עכשיו זה עובר, וההצעה הזו עוברת, אז השינויים שהם הציעו, לא לדווח לוועדה. לא, לא קורה, לא עובר, זה העניין.

וב-30 ביוני? ב-30 ביוני יאריכו את זה עד דצמבר השנה. ב-30 ביוני יאריכו את זה או את החוק הקודם? לא, את החוק הקודם. את החוק הקודם, רק את הוראת השעה. כדי להאריך את החוק הקודם מבלי שהממשלה תצטרך להגיש הצעה נוספת, אלא יהיה אפשר לדון בשתיים, שלוש ארבע גם ביולי, אז אנחנו אומרים אנחנו מפצלים, בעוד יומיים יבוא פה פוגל, יאריך את החוק הקיים, בלי השינויים שאתה רוצה או לא רוצה בשתיים,

ואחר כך יהיה דיון, יהיה אפשר לדון בנחת עד דצמבר ובלי להביא הצעת חוק חדשה, אפשר גם לדון בלי קשר, אבל צריך להביא הצעת חוק חדשה אם לא מפצלים, זה תהליך חקיקה חדש, זה משהו פרוצדורלי לגמרי. פשוט אחרי זה צריך להביא עוד חוק. אני לא מבין את הפרוצדורה, אבל בסדר. רק חשוב לי ליישר קו. אני משרד המשפטים וגם אני לא מבינה. אני לא מבין את הפרוצדורה. מה שעוד יותר בעייתי לי בחוסר ההבנה. אין לי בעיה לא להבין דברים. הבעיה שדיברנו כל כך הרבה על השיטור העירוני, שעתיים על השיטור העירוני והרצון של הממשלה להאריך שוב את הוראת השעה, ולא הזכרנו במילה אחת את המנגנון הזה. זה מנגנון של כנסת. אין לי בעיה, אבל לא ציינת את זה, לא אמרת. תשמעו, בגלל שהיו"ר סיכם על זה שאנחנו הולכים לדון עד סוף החודש, והרצון של כולנו כן לאפשר את המשך המשכיות של הפרויקט. לא ציינת את זה שאמרת אנחנו ברבות החודש הזה. תשמע, הוועדה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אפשר לא לבצע את הפרוצדורה הזאת. לא, אני לא מצליח להבין את הפרוצדורה. תרשה לי בבקשה, כי אני גם צריך לצאת. זו המשמעות,

זאת הצעת החוק, גם משרד המשפטים,

אחרת צריך להביא תזכיר, להתחיל חוק אחר. בחוק עצמו יש שני חלקים, יש חלק אחד שנקרא סעיף הוראת השעה, אנחנו רוצם לבטל כדי שזה יהיה קבוע או להאריך אותו וכדומה, ויש תחומים שונים, סעיפים סמכויות הפקחים וכו'. עכשיו,

אנחנו מפצלים כדי שהחוק יהיה תקף, לא יצטרכו להעביר תהליך מחדש, באופן שזה, בעוד יומיים או היום היה אפשר, להאריך את החוק הקיים בלי שינויים, להאריך את החלק הזה נקרא לו חוק 1 א' להאריך אותו עד דצמבר, ועד דצמבר נדון מבלי להעביר תהליך חקיקה חדש בכל הסעיפים האלו. והסעיפים האלו לא יהיו תקפים? כרגע הם לא תקפים כי לא עשו שינויים. נאור בעד ואני בדרך כלל נגד מה שהוא בעד, וזה דיון אחר. אחרת הממשלה תצטרך להעביר עוד פעם חקיקה.

בגלל שהממשלה תהיה מתואמת. אז בבקשה, באיזו שנה עברה הוראת השנה של השיטור העירוני?

כשהיא התחילה?

כמה שנים הוארכה? בערך כל שנתיים.

זה נוגע אלינו לתיקון החוק, אז זה החוק המדובר.

זה חוק השיטור העירוני, הוא הגיע כחוק אחד. הוא לא הגיע כהוראת שעה, וכחוק עיקרי או שינויים. והחל מ-2011, במשך כל שנה או שנתיים האריכו לו את התוקף. באף שנה, מלבד דצמבר. אני לא יכולה להגיד לך אם הוא לא פוצל, אפשר לבדוק את זה. הוא לא פוצל, היום פתאום רוצים לפצל. חבר הכנסת שירי, זה מנגנון פרוצדורלי, ובהחלטתכם לקבל אותו או לא לקבל אותו. ברור לי שאנחנו סוברנים להחליט, אני לא מערער על זה. ולהציג את זה כאילו זה איזו מנגנון חדש שאף פעם לא קרה פה בכנסת.

אף אחד לא חשב שזה איזה מנגנון חדש שנוצר, הפיצול והוראת שעה. אני לא שם. אני שם במובן שאני לא מבין את הפרוצדורה, אני לא מבין למה דנו בפרוצדורה בפעם הקודמת היא לא הוזכרה. יכול להיות שהיא נכונה, אני לא מבין אותה. ואני לא מבין איך במשך העשור האחרון. היא לא הוזכרה כי זו הייתה בקשת הממשלה אחרי הדיון. אוקיי, למה הממשלה ביקשה את זה?

לחסוך לה. זה לא חוסך לה כלום, זה מה שאני מסביר. הגשת חוק מחדש. אבל החוק פה. נאור שניה, זה מאוד פשוט אבל אם אתה עכשיו מצביע - - - רגע, החוק בא אלינו בדיון הקודם להארכה. רגע אם תעשה הוראת שעה עכשיו, תאריך - - זה עובר רגיל. - - אז מה יעבור? מה המשמעות? שאי אפשר יהיה לדון בשינויים האלה. ברור שאתה יכול לדון. לא, בחוק חדש. לא, אתה יכול להגיש תיקון חוק. בסדר, אז תגיש את זה מחדש. אבל זה הדיון שהיה, זה בסדר להגיש תיקון לחוק.

לא הגישו.

תסתכל תקרא פה, זה חוק שהגישו. אז בוא נדון על זה, בסדר, יותר טוב. לא אבל בסדר הוא לא רוצה לדון עד יוני הוא לא יספיק אז הוא אומר תקשיב, בוא נאריך את החוק הקיים עד דצמבר,

נאריך אבל נפצל כדי שנוכל כבר ביולי לתקן את מה שאתה רוצה או לא רוצה מהסעיפים האלה.

זה לא מונע אבל זה דורש הגשה, תזכיר מחדש.

בסדר אז זה מה שמבקשים, לא חייבים להסכים. אז הממשלה לא רוצה להגיש תזכיר, בגלל זה? המשרד לביטחון לאומי לא פה. להגיש הליך חקיקה מחדש כאילו. אין עם זה בעיה, זה עניין טכני. עמית, אתה חבר כנסת, הכל בסדר בטכניקה. אנחנו עשינו דיון. באה הממשלה אחרי הדיון ואמרה בשיח שלא נח על שולחננו בדיון, בשיח עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ו/או יו"ר הוועדה, מחוץ לשולחן שאנחנו דנו בו וביקשה, כדי שאנחנו לא נגיש תזכיר חוק חדש או נגיש הצעת חוק חדשה, אנחנו עכשיו רוצים לפצל את זה. אני מדייק בעובדות?

אני אשאל את זה רק בצורה אחרת. רגע, תן לי לסיים רק שאלה אליך. למה, האם לכבודה של הכנסת והוועדה, לא היה נכון פשוט לדבר על זה? להגיד תשמעו אין לנו זמן, אנחנו לא ורצים לדבר על זה, אנחנו לא רוצים עכשיו להגיש תזכיר חוק חדש שתכלית הדיון הייתה לבוא ולייצר תבנית, לייצר את גבולות הגזרה של השיטור העירוני לטוב ולרע, לתקן איפה שצריך כדי לבטל את הוראת השעה? זה נכון אבל זה הם יודעים שאנחנו - - - אז בכל מקרה הם היו, בחצי השנה הקרובה נניח ליו"ר הוועדה שאמר אנחנו רוצים להוריד את הוראת השעה, אז בכל מקרה ייכנסו פה שינויים, זאת אומרת בכל מקרה יהיה תזכיר חוק שנדון עליו ונתקן. לא, הוא ישתמש בזה כבר, הוא ישתמש בקיים.

אז קודם כל לגבי הכבוד, הם ידעו שאנחנו בכנסת באופן קבוע מוחלים על כבודנו ואין לנו פה ענייני אגו, אז הם חשבו שזה לא נורא. זה לא עניין אגו, היינו שלוש שעות דיון, אף אחד לא דיבר על זה.

הם קלטו אחר כך שזה ידרוש מהם עוד פרוצדורה, זה באמת לא פרוצדורה נוראית, מה שנאור חושש זה משהו אחר, פרוצדורה זה פחות מפריע לו שהממשלה תכין מחדש. האם יש חשד שבעצם הפיצול נועד כדי למנוע דיון בדבר הזה? אני חושב שהתשובה לזה היא שאת אומרת אני עושה את זה רק עד דצמבר בכל מקרה, אז יהיה אפשר לדון.

אולי זה מה שנאור חושד, שהארכה נועדה לקבע ולא לדון בשינויים שהוא רוצה או אחרים? אני בכלל לא רוצה שינויים. נניח, לא משנה, חברי כנסת אחרים.

זה לא שאלה שמופנית אליי, זו שאלה שמופנית לוועדה. נכון לכן הכל חוזר בסוף אלינו. זה עניין שלייעל את עבודת הממשלה שלא יגישו מחדש הצעת חוק על הסעיפים האלו. במהלך הדיונים על מה אנחנו נדון? יהיו שני דיונים, עוד שבועיים. אני אגיד לך מה התכנון. אני רוצה שנדע הכל אם אפשר בבקשה. אני גם לא יכולה לצאת מפה כשאתה לא מבין. אני לא מבין, אני אומר לך את האמת, אני מצטער. אז אני חוזרת על זה, התכנון של יו"ר הוועדה היה לדון בהארכת הוראת השעה ולהאריך אותה עד דצמבר.

כשבמקביל התקיימו גם דיונים על המנגנונים.

נכון, על המנגנונים המהותיים האחרים שמופיעים בהצעה. זה בלתי אפשרי במצב הזה. לקיים את זה זה בלתי אפשרי. היו"ר אמר עד ה-30, לא אני, לא נאור. נאור היה אומר דברים אחרים. מה שהיא אומרת עכשיו זה או מפצלים, או פשוט מקבלים את זה ומקבלים הצעת חוק חדשה. אלו שתי האפשרויות הטכניות, הפרלמנטריות הטכניות. זה לא נכון אבל, זה הוארך. איילת זה הוארך כל כך הרבה פעמים בלי פיצול. אני לא מבינה מה הטענה?

תראי אני יכול עכשיו להצביע נגד, בעד. לא, זה הוארך בלי השינויים, אתה צודק, אבל זה הוארך as is, לא זה, זה בלי שתיים,

אז הממשלה הגישה פה שינויים? כן, הנה. אז היא הגישה כבר את החוק. נכון. אז אתם אומרים לי היא לא רוצה להגיש את החוק, לכן הם רוצים לפצל. תראה, זה הסעיף שהאריכו כל השנים. כן אני מבין. עכשיו עושים שתיים, שלוש ארבע שינויים. אז מה הבעיה להאריך את הוראת השעה, למה אנחנו צריכים לדון בזה? מכיוון שאם מאריכים את הוראת השעה, אם הוועדה מקבלת מחר החלטה להוראת השעה דרך הצעת החוק הזו, כל הסעיפים האחרים נמחקים. אז נאריך את הקודמת, נאריך את הקיימת, לא את זה. המשמעות היא לפצל, זה מה שאנחנו עושים, להאריך רק את סעיף 1 זה מה שאתה אומר. לא, יש חקיקה קיימת של השיטור העירוני נכון?

שעכשיו השיטור העירוני עובדים לפיה. יש חריגות וכו', בואו נאריך אותה. אי אפשר להאריך, צריך להגיש הצעת חוק. אפשר, האריכו את זה 20 פעמים. צריך להגיש הצעת חוק בשביל זה. לא, לא נכון, לא צריך את זה, זה לא רלוונטי. 1,5,3,6, לא רלוונטיים. אפשר להאריך את זה.

אתה מאריך את זה, מצביע, מאריך.

פה הצעת חוק על השולחן - - חדשה, שמציעה תיקונים. - - רגע, אפשר להאריך אותה, אוקיי? אפשר לקבוע בה שיחול רק סעיף 1 שחוק השיטור העירוני יחול עד דצמבר 2023. אבל אז מה המשמעות? שיתר הסעיפים בהצעה, לא דנים בהם. נגמר, צריך להגיש מחדש אותם. צריך להגיש מחדש תזכיר חוק ממשלתי, להביא הצעת חוק לכנסת ולדון ביתר הסעיפים. אפשר לעשות את זה. בקשת הממשלה, בקשת המשרד לביטחון פנים הייתה לקיים איזשהו הליך פרוצדורלי מבלי להביא תזכיר חוק חדש והצעת חוק חדשה.

בסמכותכם להחליט אם לקבל את זה או לא לקבל את זה,

אבל ההצעה הקיימת היום, מה מספרה של השיטור העירוני? שלפיה היום עובדים בשיטור העירוני? לא, זה החוק.

איזה חוק הוא? שהוא תחילתו אני מניח מתחיל במילים הוראת שעה נכון?

אז בואו נאריך אותו. אז עוד פעם, אמרתי את זה כמה וכמה פעמים אפשר לעשות את זה, המשמעות היא שיתר הסעיפים בהצעה - - - אפשר לעשות את זה בדרך של תיקון המילים הוראת שעה. זה מה שאמרתי. רגע לא, את אומרת אפשר לעשות את זה, הוא חושב שאפשר לעשות בפרוצדורה אחרת. אפשר לעשות את זה בדרך הזאת, לקחת רק את הדף הזה ולהאריך את זה, זה מה שאתה מבקש שנעשה. אכן נעשה, אבל בגלל שהממשלה תקעה פה עוד שלושה סעיפים, בגלל שהממשלה תקעה באותו תזכיר חוק, אתה צודק שאפשר לעשות את זה בנפרד, אבל הם מבקשים לחסוך פרוצדורה, אבל טוב שהגענו לדיון הזה כיוון שהתיקון רוצה עיריית פתח תקווה ועיריית וזה - - - עזוב את העיריות. מה עכשיו בעיריית פתח תקווה? אולי אני אצטרף אליך. אתה אמרת לי שאתה תזמין אותי לדיון הארכיאולוגי. פתח תקווה וטבריה. אוקיי, רבותי אז אנחנו מצביעים על הפיצול. לפצל את סעיף 1 מסעיפים שתיים, שלוש ארבע. אנחנו מפצלים את זה לפי סעיף? 84 ב' לתקנון הכנסת. 84 ב' לתקנון הכנסת. מי בעד לפצל? 2 בעד. חד משמעי נגד. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה אושר.

זה לא פיצול ביני לבין נאור זה פיצול רק בהצעת החוק. באמת אני חייב, זו הזיה מה שקרה פה.